שלום. אבקש מחבר הכנסת טופורובסקי להציג את העניין, בבקשה. תודה

אדוני היושב ראש. אני רוצה להסביר משהו שקורה כאן בשבועות האחרונים. אנחנו עושים מאמצים כבירים, שלא היו אף פעם,